קודם כל אני רואה הרבה ח"כים, אין לנו הרבה זמן, אז כל אחד שידבר, אני לא רוצה להגביל אנשים, אז שידבר יחסית לא ארוך. המצב הוא כזה, לפני חודשיים ומשהו ניהלנו ועדה ואז עלינו על זה שמחיר החלב בפיקוח הולך לעלות ב-16%, אבל באופן אוטומטי זה מעלה את כל המחירים של כל החלב. פניתי לשר האוצר, ישבתי איתו, הוא אמר שהם מנהלים משא ומתן ויורידו את זה בחצי, ובאמת הוא עמד במילה שלו. אני לא מתווכח, הוא באמת הוריד את זה, עמד במילה. אבל זה לא מספיק, אנחנו לא רוצים בכלל שיעלה מחיר החלב עכשיו בכלל. הסיבה היא פשוטה,

זה משמש בעיקר את המשפחות ברוכות הילדים ואת העניים באוכלוסייה, אלה מהסוציואקונומי הנמוך, דבר שני, באופן אוטומטי זה מעלה את כל המחירים של מוצרי החלב שהם לא בפיקוח באופן כזה שזה גם פוגע ביוקר המחיה וגם משפיע על האינפלציה ואז זה מביא שרשרת אחרת. האוצר יציג את המתווה ששר האוצר עשה עכשיו, וגם נדמה לי שהוא הגיע להסכמות עם המחלבות, אבל זה לא מספק אותנו. אנחנו רוצים הפעם, כמו שעשיתם בדלק, מה ההבדל בין הדלק לחלב? והלחם עכשיו. הדלק, בגלל שזה הפחתת מס אז אין בעיה, והחלב בגלל שזה סיוע למחלבות אז יש בעיה. אז עליי זה לא מקובל ואני רוצה להפתיע אתכם, אנחנו לא נוותר על העניין הזה, חברי הכנסת לא יוותרו, גם לנו יש מה להגיד, לא רק לממשלה. אתם תמצאו פתרון שמחיר החלב לא יעלה עכשיו. לא בעוד חצי שנה או בעוד חודשיים, ברגע שהמחיר עולה הוא לא יורד. אתם יכולים לדבר עד מחר, כל מה שעלה בעקבותיו יישאר ולכן אנחנו צריכים את הפתרון תוך יום-יומיים ולא בעוד חודש ולא בעוד חודשיים. ואנחנו לא נוותר על זה. תסמכו עליי שאנחנו לא נוותר על זה. אתם לא רוצים לתת סובסידיה למוצר,

תורידו את המע"מ, כמו ב-OECD. תורידו את המע"מ ל-9% ואז פתרנו את הבעיה, או ל-8% בעניין של המחיר המפוקח ואז המחיר לא עולה. תנו גרייס לשנה. ברור שהוא יעלה בסוף, אני לא אומר שהוא לא יעלה בסוף, אבל תורידו את המע"מ ל-8% ואז אנחנו מסודרים, נכון או לא,

גם כשאמרת שהתחייבו בפניך להקטין את התייקרות החלב, אבל דיברו על פעימה אחר כך בעוד כמה חודשים, שחוזרת ל-16%. זה לא לכל החיים. אתה תשמע את האוצר, בעניין הזה הם די מסודרים, זה לא רק 9%, זה הרבה יותר. זאת אומרת 9% עכשיו ו-9% לא יעלה אלא בעוד תקופה די ארוכה. אז ברור שתהיה איזה עלייה, אני לא אומר שלא תהיה אף פעם עלייה, לכן הם יציגו את המתווה הזה ואחר כך אנחנו נתייחס ליתר הדברים. ברשות הח"כים, לפני שאתם מתחילים לדבר, האוצר יציג את המתווה הקיים בתוך כמה דקות ואז אנחנו ניתן לח"כים להתייחס. כשאתה אומר הקיים זה הבוקר? כן, הבוקר. בבקשה. לאחר שיח ארוך אתמול עם נציגי ענף החלב הגענו למתווה מוסכם שמקטין במחצית את העלייה הצפויה במחיר החלב. כל העלייה שהייתה צפויה להיות בשנת 2023, היא צומצמה בחצי. אני אסביר באופן עקרוני איך עובד עדכון מחיר החלב,

אין את זה בשום מחיר אחר. מחיר החלב מורכב משני רכיבים. יש רכיב שוטף, הרכיב השוטף זה הרכיב שמשקף את מחיר החלב היום על מנת שהוא יימכר ברווח כך שיהיה את המוצר על המדף. כשאנחנו קובעים מחיר מפוקח אם המחיר שנקבע הוא מתחת למחיר שעולה לייצר אותו החשש הוא שלא יהיו מוצרים על המדף. זה רכיב אחד, זה הרכיב שמעודכן כרגע. רכיב נוסף זה רכיב שנקרא בענף רטרו והוא משקף פער בין המחיר שבו המחלבות קונות את החלב מהרפתות לבין המחיר שבו הוא נמכר לקמעונאים, במחיר שמשוקף להם, במחיר המפוקח. ככל שהן קונות, התעדכן מחיר המטרה שזה המחיר שבו הרפתות מוכרות להם אבל לא התעדכן המחיר המפוקח נוצר איזה שהוא חוב, החוב הזה בדרך כלל לא מגיע למספרים מאוד גדולים ומה שקרה בשנה האחרונה, בגלל עלייה מאוד גדולה במחיר המטרה נוצר חוב מאוד משמעותי בגובה של כמעט 8%. למה מחיר המטרה עלה? מחיר המטרה עלה בעיקר בגלל עליית מחירי התערובות שראינו אותה בכל העולם. עשינו דיון על זה, 70% כמעט במחיר החי מה שנקרא,

עוף, חלב, בא ממחיר התערובת. האוצר כבר הגיע למסקנה אחרי דיונים שלנו שהוא חייב לעשות איזה שהוא טיפול בעניין הזה, כי בלי זה המחיר לא יירד בכל המוצרים של המזון שבא מהחי. את זה חייבים לפתור. ברגע שנפתור את זה כל המחירים,

של החלב ושל הבשר, הכול יירד, באופן אוטומטי. משום מה לא טיפלו בזה עד היום, אבל אנחנו נטפל בזה. עלינו על זה במסגרת הדיונים שעשינו וזה מה שצריכים לטפל דחוף, אבל כרגע צריך פלסטר זמני עד שנגמור לטפל במחירי התערובת הזאת. ואגב, האוצר מלמד אותנו שבאמת העגלה של הסופר, כשאתה יוצא איתה, 70% זה תבואות וגרעינים שמשפיעים שם על עלויות וייצור המזון. זה יטפל במחירי המזון. פעם אחת אנחנו יודעים מה הבעיה, בואו נטפל בה. אני לא מבין את זה, כל דבר צריך חוקים, רפורמות? מרוב רפורמות כבר לא מוצאים את הרפורמה. זה לכל הממשלות, לאו דווקא הממשלה שלנו, מחפשים את זה בין הגרעינים, את הרפורמה הזו. אני אסיים את ההסבר. אותו רכיב חוב, מה שקורה איתו, בדרך כלל זה רכיב שנתי, הוא עולה ויורד בשנה אחר כך. עכשיו הוא היה אמור לעלות במאי ולרדת במאי בשנה הבאה, ואז היינו רואים עלייה של 16% וירידה תוך שנה של 7.7%. מה שקורה, כמו שאמר יו"ר הוועדה, וזה גם מבדיקה שאנחנו עשינו, היסטורית כשהמחירים עלו אז גם המחירים המפוקחים עלו, אבל כשהמחירים ירדו המחירים הלא מפוקחים נשארו גבוהים. מה שאנחנו חשבנו לנכון זה שלא כדאי לעשות עלייה כזאת חדה לשנה ואחר כך להוריד אותה, כי יירדו המפוקחים, ולהערכתנו בסבירות מסוימת הלא מפוקחים לא יירדו, לכן נכון לפרוס את זה בסכום יותר נמוך למספר שנים במקום עלייה שנתית, לעשות עלייה של שלוש שנים שתחל בשנה הבאה, בשנה הזאת יש לנו זמן, כמו שאמר גם יו"ר הוועדה, לטפל בכל מיני דברים בתחום במטרה להוזיל את המחירים, אם במחירי התערובות ואם ברכיבים נוספים במשק החלב, כדי שנגיע למאי הבא מוכנים לאחר שנעשו צעדים שבתקווה יאזנו את החוב הזה, ובכל מקרה להחיל אותו החל ממאי הבא לשלוש שנים כך שלא תהיה לנו עלייה חדה ולאחר מכן ירידה חדה, אלא עלייה מתונה שתישאר לתקופה קצת יותר ארוכה ותרד לאחר מכן. זה עיקרי ההסכם. אני רק אתייחס לשאלה שהעלה יו"ר הוועדה על נושא מחירי הדלק. על דלק יש מס בלו, המס הזה נועד לשקף את עלות הנסיעה ברכב, אם זה גודש בכבישים ואם זה עלויות חיצוניות של השפעה על הסביבה והוא נועד בעצם לייקר את מחיר הנסיעה. מה שקורה זה שכשמחירי הדלק עולים באופן טבעי, כתוצאה מעליית מחירי הנפט, מחיר הנסיעה מתייקר גם באופן טבעי ובמקרה הזה אפשר לעשות מחיר בלו שהוא יותר נמוך ועדיין לשקף את אותן השפעות, כי בסוף המחיר נשאר באותה רמה. זה לא המצב במחיר החלב, אנחנו לא רואים בזה סבסוד של הדלק, אנחנו רואים בזה רכיב ויתור על רכיב מיסוי שנועד למטרה מסוימת ויכול להשיג את אותה מטרה ב - - - אז תמצאו עיקרון שיסדיר את העניין הזה שאתם מורידים. המע"מ זה גם מיסוי, אפשר לוותר עליו. נכון. רבותיי, אתם רוצים שאנחנו נעשה חוק שמפחית את המע"מ? אנחנו נעשה אותו. כמו שעשיתי לכם עם חוק הנכים, עם ההגדלה של הקצבאות בזמנו, שכל הסיעות תמכו, זה מה שיהיה. מה אתם חושבים, שחברי כנסת זה אוויר? זה לא מה שיהיה, אתם תורידו את המחיר של החלב, לא מעניין אותי איך. בשנה הזאת לא יעלה מחיר החלב. לא יודע מה תעשו, תעשו מה שאתם רוצים, איזה עיקרון שאתם רוצים תפרו, זה לא מעניין אותי. אני אומר לכם את האמת. אנשים לא יכולים לקנות מוצרים כאלה בעלייה כזאת, מה העניין הזה? כל המשפחות ברוכות הילדים, כל העניים, הם משתמשים בזה. לא משנה שגם העשירים קונים את החלב הזה. שבועות עוד מעט גם.

בחייכם, יש גבול לכל דבר. אני מקבל את המתווה, על הכיפק, זה מוריד מה שהיה, בסדר גמור. מאיר, שר האוצר הנוכחי אמר שעשיתם את זה אוטומטי, למה לעשות את זה אוטומטי? שתמיד שר האוצר יוכל לחתום על העלייה. כל פעם שלא רוצים לקחת אחריות אומרים הקודמים. לא משנה, אבל האוטומטי, צריך לבטל את האוטומטי. רק שאלה להבהרה, מה כרגע הצפי, יש את העלייה ששמענו עליה עכשיו, יש עוד משהו מתוכנן? בשנה הבאה. אני אסביר. כרגע תהיה עלייה עכשיו במאי. הייתה כבר עלייה. כן, ועלייה של החוב שתיפרס החל ממאי הבא. כמה אחוזים של עלייה? היום עלה כמעט 10% ובפעם הבאה כמה עולה? בערך 3%. אבל אם מחירי התשומות יירדו זה לא יעלה. אבל הגעת כמעט ל-16%, 13% במקום 16%. לא, יש עוד עלייה שצריכה להיות בסוף השנה, הכניסו אותה לעלייה הזאת.

העלייה שהייתה אמורה להיות בסוף השנה,

לא,

כי יש עלייה שהייתה צריכה להיות בעוד כמה חודשים אז לצורך ההסכם איתם צירפו את הכול וחילקו את זה לשניים. בסדר, זו לא הבעיה שלנו. אם מותר לי להוסיף, אדוני היושב ראש, הקריאה שלך ברורה מאוד, אני חושב ששר האוצר צריך להצטרף לקריאה הזאת, להגיד חד וחלק, ושיישבו אנשי האוצר, והם מספיק מוכשרים, קשה לאנשי האוצר שמישהו מזיז להם את הגבינה, הם לא אוהבים לתת הצעות שהן - - - אני הבנתי, שייתנו. בדיוק. אני שואל אותך, בין מחיר המטרה למחיר של הקמעונאות, איפה אתם נכנסים, מה אתם יכולים להציע להורדת המחיר? זה הדבר. כיום כל הענף הזה מפוקח, זאת אומרת שכביכול ככל שהמחיר מפוקח - - - לא, מחיר הגרעינים לא מפוקח.

אני מדבר על מחיר המטרה, הרכיב למחלבה והרכיב ל - - - אבל הגרעינים קובעים את מחיר המטרה. השאלה הבסיסית, מה עשיתם עד היום? כבר חצי שנה אנחנו יושבים פה ורואים שהמחיר של הגרעינים זה המחיר בסוף, זה גם בבשר, גם בעופות וגם בזה, מה עשיתם עם זה? זה לא רק גרעינים, זה גם מכסות. הם הצהירו לפני שבועיים שהם מבינים שזאת בעיה והם מתכוונים לטפל בה. השוק של התערובות הוא משוכלל, יש תחרות? יש עשרות ספקים? לא כל כך. הוא מייבא, ההוא מייבא. כל הנושא של הגרעינים והתבואות זה נושא שמורכב מכל כך הרבה אלמנטים, קיימנו פה ישיבות באמת מעמיקות, גם בשינוע, גם בנמלים, גם ברכבת שבשיפוץ, גם כנגד הסכם שכר של חיפה, גם הנמל האחר. למשל הקיבוצים, שמייצרים את החלב, יש להם אחוזים בתנובה או משהו כזה, בסופו של דבר לתנובה יש, אלה שמייצרים, רובם יש להם. כמובן החברה שבבעלות קוקה קולה - - - שזה לטובה. רבותיי, למשל תיקחו דוגמה ממה שקרה עם המס הממותק. אני לא מבין, מה עשו? ביטלו את המס, היה צריך לרדת 8%, אז הפסידו 900 מיליון שקל בגבייה, שיביאו לנו 100 מיליון מזה, ומה קרה? יומיים לפני זה קוקה קולה ועוד חברות העלו את המחיר, בדיוק במחיר של המס שצריך לרדת והמחיר לא ירד. אבל זה רק מחזק את מה שאתה אמרת, אתה אמרת שמחיר שעולה לא יורד, הנה, השתייה המתוקה, זו העובדה. אז הם עשו תרגיל עם הדבר הזה. הם עשו את זה, היו צריכים להשאיר את המס ולהכריח אותם להוריד את המחיר. מה זה הדבר הזה? מה הולך פה במדינה הזאת? כולם עושים תרגילים על הציבור. אבל במקרה הזה זה מחיר מפוקח, זה ייקבע, זה לא משהו שאתה יכול לשחק איתו. אבל פה מה עשו? יש מה שנקרא טייס אוטומטי. טייס אוטומטי עשו בדלק, למשל דלק אין לך השפעה, עולה מחיר הנפט,

ואם יורד יותר מדי הם רצים מהר מהר מוסיפים קצת מס כדי שלא יירד יותר מדי. אם עכשיו עולה אז מורידים את המס.

אז אני אומר, כל הנושא של האוטומטי במחיר חלב מפוקח לא צריך להיות.

עולה 2%, יורד 2%. בסופו של עניין משרד האוצר צריך לדעת לפקח על זה. לדעתי צריך לבטל את העניין של הטייס האוטומטי, יכול להיות שצריך הצעת חוק, אני לא יודע איך עשו את זה. בהצעת חוק עשיתם את זה? שר האוצר. אני רוצה לתת לכולם לדבר, נתחיל אחד מפה ואחד מפה עד שנגיע, האחרון יהיה ביטון ומאיר כהן. מה, זה לא לפי מתי באנו ונרשמנו? לא, אצלי לא. אין את זה? יש לי ועדת חינוך על הראש, יש כפרי נוער. אתה יודע מה? אני אתן גם מהאמצע. אני אמרתי את מה שצריך, הכול בסדר. תודה רבה, אדוני. הייתי בדיון הזה שלפני כמה חודשים כשגילינו שהמחירים הולכים לקפוץ, זה היה הפתעה גדולה, כולם ישבו פה והיו בשוק, ואתה רואה את אותם אנשים שיושבים פה ולא עשו מאז עם זה שום דבר. לא, מה ששר האוצר אמר הוא קיים. העלייה של 10%, בסופו של דבר היום מגיעים אנשים לסופר ולמכולת ומתלבטים אם לקנות עכשיו חלב או לקנות לחם כי 10% - - - לחם עוד לא עלה, צריכים להעלות. כי 10% האלה הם מאוד מאוד משמעותיים בשבילם, ואנחנו מבינים גם את הפתרון. אז אני לא מאלה שאוהבים לשבת פה ולהגיד רק מה לא טוב, אני אומר שיש פתרון, האוצר יושב ושומע אותנו. הוועדה יכולה לחוקק, ויש פה מספיק חברי כנסת שגם ידאגו להעביר את החוק הזה, אז אני אגיש אותו ויהיה או שאתם תגידו מה אתם הולכים לעשות עם מחיר החלב היום, כי אנחנו לא ניתן לעלייה הזאת להמשיך, ואם צריך נעלה את זה כבר בוועדת השרים הקרובה, או אפילו לא צריך ועדת שרים, נעלה את זה ביום רביעי ויהיה חוק שיוריד את המחירים האלה. או שאתם תמצאו פתרון, תורידו את המע"מ, תשבו ותראו מה אתם עושים עם הגרעינים. תביאו פתרון. ושימו לב, הפעם תהיה פה אחדות. אתם רואים שוועדת כלכלה, אני רוצה להגיד לך,

גם ועדת הכלכלה הקודמת, הכיסא הזה הוא כיסא שבאמת מסתכל על מה שצריך לקרות במשק. גם בקדנציה הקודמת עשינו בדיוק אותו דבר, גם כשזה לא היה נוח לממשלה. ישבנו פה, והנה מיכאל ביטון נמצא פה, ישבנו פה ועשינו מה שצריך לעשות. ועכשיו מה שצריך לעשות לטובת אזרחי מדינת ישראל זה להוריד את מחיר החלב, ואם הדרך להוריד את מחיר החלב היא להתעסק עם התבואה ועם הגרעינים ועם מה שאוכלות הפרות תתעסקו בזה. זה לא מעניין אותנו איך תעשו את זה, אבל אני אומר לכם ששבוע הבא תהיה פה הצעת חוק, אז כדאי שמישהו יתעורר, אם זה שר האוצר ואם אחר. ואני רוצה להציע משהו, כל הנושא הזה של טייס אוטומטי, זה איזה שהוא כיסא מפלט לשר האוצר להגיד שהוא לא אשם. צריך לבטל את זה, צריך שתהיה אחריות של בן אדם אחד שיחליט, אם הוא מעלה את המחירים אז הוא אחראי להעלות את המחירים והוא יסביר לציבור למה, זה לא צריך להתעדכן אוטומטית. זה אתם עשיתם את זה. זו טעות. זה לא צריך להתעדכן אוטומטית ופה צריך לתקן אותה. עשיתם טעות בזה. ופה צריך לתקן אותה ואי אפשר לתת למישהו לברוח מאחריות כי זה אוטומטי. בבקשה, שר החקלאות לשעבר אני רוצה דווקא להבהיר את ההיגיון במה שקוראים הטייס האוטומטי ובהיעדר מגע יד, לא אדם, אלא יד פוליטיקאי. אני חושב שכאשר אנחנו עוסקים בסוגיות כל כך רגישות שנוגעות ביכולת שלנו לייצר מזון כאן בארץ, ופה מדובר בענף, בוודאי חלב ניגר, שאי אפשר לייבא, ומצד שני רוצים לשמור גם על איכות וגם על מחיר סביר, אנחנו כפוליטיקאים מראש מכניסים למקום מאוד בעייתי כל שר אוצר. והראיה, תראו מה קרה עם כחלון, הקפיא והקפיא והקפיא והחוב הזה הלך והתפתח והתפתח ובסוף קרה שאנחנו כרגע אנחנו משלמים מחיר על אי העשייה,

אני כמובן מצטרף לאמירה שהחקלאים צריכים לקבל את מה שמוגדר, כולל ההסתכלות מה רמת הרווח האפשרי וההתייעלות שנדרשת מהם והקפאת המחירים שהייתה והמוכנות להכניס את היבוא של גבינות שונות, כל זה קיים, אבל איך אומרים, כמו באירופה? אז כמו באירופה, או סבסוד ישיר, או הקטנת המע"מ. אנחנו לא מציעים להקטין את עלויות הכשרות. אני מציע לא להכניס בחזרה שום שר אוצר למציאות שבה הוא בעצם לא יוכל לדאוג לאיזון בתוך הענף הזה. אז אתה רוצה לא לבטל את הטייס האוטומטי? אני בעד למצוא דרכים כדי שהמחיר יירד או לא יעלה, אבל לא לשנות את הטייס האוטומטי. קדימה, אזולאי. תודה רבה לך, אדוני היושב ראש. קודם כל אני מאוד בתקווה שזה לא יעלה לך את הסוכריות החלביות, שתוכל להמשיך להביא את הסוכריות האלה. לא, אנחנו קונים מהיום. אחרת לא יהיו הצבעות במליאה. אבל הנושא של החלב, זה דבר שהוא נמשך כבר כמה שנים, הסיפור הזה. הקימו ועדה, ב-2018 הוקמה הוועדה? היו איזה שהן המלצות ב-2018, בתקופת כחלון, ואחרי זה עוד היו סיכומים שונים - - - שלא יושמו ואז זה נמשך ונמשך ונמשך.

בוא נגיד את האמת, שר אוצר שקיבל אומץ ועשה את זה כשזה לא לטובת הציבור. כי המסקנות היו מונחות גם בקדנציה הקודמת ודחו את זה ודחו את הקץ. הוא קיבל אומץ ועשה את זה ואז הציבור זועק, ובצדק, כי אין שום סיבה שהציבור ימשיך לשלם על חלב שהוא מפוקח, לשלם עליו יותר, זה היה צריך לעלות בשקל כמעט, אפילו יותר, זה עלה בסופו של דבר בחצי שקל, 57 אגורות. אני שואל כמה בכלל עלות החוב כרגע ליצרנים. מה שעולה כרגע זה המחיר השוטף, זה לא החוב. אני יודע, אבל יש לך חוב שאתה רוצה לחלק אותו. לא, אם אתה דוחה את הכול לעוד שנה, כמה זה עלות? עכשיו העלית ב-60 אגורות, אם לא היית מעלה עכשיו כמה סך החוב שיש?

את החוב כרגע לא העלינו. כמה הוא החוב? 7.77% במחיר.

בכסף מאות מיליוני שקלים.

מאות זה יכול להיות 999 מאות וזה יכול להיות 200 ואני אומר לך שזה יותר קרוב ל-200 מאשר ל-900. זה לא 100. אז תגיד לנו נתון מדויק. סדר גודל של 400-300 מיליון שקל.

עד הישיבה הבאה, ביום חמישי אנחנו ממשיכים, ביום חמישי אני רוצה פתרון שיבואו לפה גם אם צריך השרים, גם מראש הממשלה אני מבקש התערבות פה,

יום חמישי, פתרון. לא תיתנו פתרון אנחנו

הכי נוח לי היה להגיד שאני עם שר האוצר הורדתי את המחיר בחצי, הכול טוב ויפה, לא מספק אותי. אני אומר תודה על מה שעשיתם, אבל אנחנו רוצים המשך לפתרון. חבר הכנסת אזולאי, זה בכל מקרה לא משפיע על המחיר כרגע. המחיר של היום זה בעצם בגלל הטייס האוטומטי שהעליתם אותו. שוב אני אחזור על ההסבר, אני אסביר את מה שהסברתי בהתחלה.

שוטף, הרכיב השוטף זה רכיב שאומר בכמה צריך למכור את החלב היום כדי למכור אותו בצורה רווחית. העלות של זה היא במיליארדים, היא לא במאות מיליונים, זה לא רכיב של חוב. הרכיב של חוב - - - הרכיב של חוב זה מה שהיה בפער הזה של עכשיו, של השנים האלה. זה נדחה בשנה במטרה שבשנה הזאת נעשה עבודה להוריד את מחירי החלב כך שבשנה הבאה כשיגיע אותו רכיב - - - ואם לא יצליח, מה יקרה?

בדיוק, זה מה שאני מגיע איתו. שאתה לא יודע לצפות גם כן. ההפרש שיעלה במחיר המטרה עכשיו גם יעלה. בסופו של דבר אתה מגיע ששנה הבאה עם עוד

אם זה טייס אוטומטי או - - - תמיד יעלה,

עם עוד כמה העלאות, זה לא העלאה אחת. בעוד חצי שנה תהיה עוד פעם העלאה. אנחנו נבטל את האוטומט. הוא אמר בהתחלה שהם מקווים שזה יתאזן.

גם כשתבטל את האוטומט יש את ה - - - לא משנה, קודם כל נבטל את האוטומט. לא מקובל עליי, זה נותן לאוצר פתרון, הכול עולה. הם לא מממנים שום דבר, לא צריכים לטפל בשום בעיה כי הם יודעים כבר על הבעיה של הגרעינים, הם יודעים את זה ובסופו של דבר הציבור ממשיך לשלם כי הציבור שלנו, לצערי הרב, לא נלחם, כמה שעולה עולה. הוא כבר מיואש, הכול עולה. אגב, גם במחירי החשמל, חילקו שם את החוב ולכן הקפיאו את ההעלאה, למה? כי יש עתיד - - - זה על בסיס אותו עיקרון,

לא, אבל שם מה יהיה? יהיה אנרגיה, אנחנו עוברים לאנרגיה מתחדשת, אירוע אחר לגמרי ואתה אומר ששם יש לי צפי ואני יודע לעשות את זה. תמצא את הצפי מה לעשות עם החלב, מה לעשות כדי לייעל אותם, מה לעשות כדי לתת להם עכשיו את המענקים כדי שלא נגיע למצב הזה. אתה יכול להגיע לאותו מצב, כמו שחילקת שם, ואתה אומר שיש לך צפי שבעוד כמה שנים לא תצטרך את החוב הזה בחזרה. אתה צריך לייעל את המחלבות, אתה צריך להגיע למצב שאתה מייעל את המחלבות, אתה נותן להם, שלא יברחו גם, לא לבטל את המכסות וללכת לשם, זה לא הפתרון. הפתרון זה איך אתה נותן להם היום לחזק אותם, להכניס את היד כרגע לכיס, המדינה צריכה להכניס את היד כרגע לכיס בכל מה שהיא מוציאה ועם זה אתה יכול להביא את הפתרון. קודם כל תבטלו את העלייה עד ה-1.9, זה לא עלות גבוהה, בינתיים נטפל בנושא הגרעינים ונראה מה מתקדם. תעשו עצירה מחר בבוקר או היום בערב של העניין הזה,

איך עושים את זה? כי אני רואה שהם מסתכלים, שומעים, אבל איך עושים את העצירה של הבא בתור? אם עכשיו נתערב במע"מ זה מבחינתם עקרוני מאוד. היושב ראש, אני רוצה להגיד לך ככה, מה שרואים פה עם החלב זה חלב עיזים, מכניסים פה עז של התייקרות ומוציאים חצי עז ושומרים את חצי העז לעוד חצי שנה. זאת אוטומטית.

אומרים לך עכשיו תבלע את חצי העז ועוד מעט אתה לא תשים לב יגיע חצי העז. זה מה שעשו פה. זה גם קורה בבלו. הרי הבלו בדלק זה 70% מסים, המע"מ בהצטרפות של כל המסים של הבלו זה 70%. מי קבע שמדינה צריכה לקחת 70% על ליטר דלק? אתה קונה מסים, אתה לא קונה דלק. אז מכניסים לנו עיזים, זה הולך להתייקר ואז אנחנו נושמים לרווחה,

זה התייקר בחצי. אנחנו לא מקבלים את זה. ואנחנו בכלל רוצים להוריד את יוקר המחיה. ואני אומר לך, קודם כל אתה תהיה נחוש והציבור איתך וגם ליכודניקים איתך וזה המאבק הכי חשוב שיש בממשלה היום, המאבק ביוקר המחיה, יש פה גיבוי מקיר לקיר במאבק הזה וצריך להמשיך בו. אבל מה, אנחנו נתעסק בעיזים? בחצאי עיזים? המשכנתאות שמייקרות ב-500 עד 1,000 שקל לחודש את הדירות עם הריבית, הדירות שלא ראינו תכנית מעניינת להורדת מחיר הדירות, החינוך חינם, החינוך הבלתי פורמלי שהתייקר. ביטון, מה הבאת פוליטיקה עכשיו? זה לא קשור לפוליטיקה. אתה אמרת, לא אני אמרתי, אתה אמרת שלא ראינו תכנית מסיבית - - - בסדר,

סבבה, אז אני רוצה לגבות את זה. לא ראינו תכנית מסיבית של הממשלה למאבק ביוקר המחיה. לפחות הכנסת תיתן פייט על יוקר המחיה והוועדה הזאת בראשה. תודה רבה. אתה עכשיו.

אני חושב שהיא עמדה אמיצה וראויה ואני בטוח שכל מי שיושב פה, גם לאור מה שאמרת כאן בישיבה וגם לאור מה ששמענו שאמרת

מניח שכולנו נתמוך בך אם באמת תאמץ את המהלך הזה של, אם לא תהיה ברירה, הורדת מס ערך מוסף.

אמרתי שזאת אופציה.

אני מדבר כרגע האופציה, אני לא אמרתי שעכשיו אנחנו מקבלים את זה, למרות שאני מן הסתם לא הייתי מתנגד לזה, אבל האופציה הזאת, האפשרות הזאת היא אפשרות ששמת על השולחן. אני מברך אותך על כך ואני חושב שזה בהחלט אחת מהאופציות המרכזיות שעלינו לשקול, הורדה של מס ערך מוסף. רק על המחיר בפיקוח. אגב, בהרבה מדינות של ה-OECD יש את זה. ב-OECD במוצרי המזון מס ערך מוסף הוא 9%-8%. רק על המזון, בשאר יותר גבוה. תיכף אני אתייחס גם ל-OECD. אני תיכף אתייחס לעניין ההשוואתי ואעלה פה כמה אפשרויות,

כמו שאתה קורא לזה. דבר ראשון, אנחנו יודעים שהגורמים או מי שנפגע במיוחד מהצונאמי של ההתייקרויות, ולענייננו ספציפית בחלב, הם השכבות המוחלשות ביותר ובעיקר אלה שגם צורכות יותר חלב כתוצאה מגודל משפחה. ויש גם קורלציה די גבוהה בין שני הדברים. לכן החובה שלנו לטובת הציבור בכלל והציבור המוחלש ביותר בפרט היא לעשות הכול כדי שההתייקרות הזאת לא תתרחש. שהיא לא תתרחש, לא בשלב א' ולא בשלב ב' ולא בשלב ג'. האופציה שהזכרת של הורדת מס ערך מוסף, אני אישית חותם עליה בשתי ידיים, אבל יש גם עוד דברים ויש גם עוד דברים שצריך לתת עליהם את הדעת ולראות איך אפשר לפתור את זה. הרי מחיר המטרה הוא לא רק תוצאה של מחירי התבואה והגרעינים. נכון שזה מאוד מאוד מרכזי, אבל זה לא הדבר היחיד. למשל אחד הדברים המרכזיים במחיר המטרה זה הריבית על הון חוזר. כשמעלים את הריבית במשק זה משפיע גם על מחיר המטרה ולכן גם את זה צריך לשקול. כל הזמן יש כאילו חתול שרודף אחרי הזנב שלו, אינפלציה מול ריבית, אינפלציה מול ריבית. אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה. צריך לחשוב מחוץ לקופסה כי גם להעלאת הריבית יש חלק בהתייקרות של מחיר המטרה וממילא בהתייקרות של מחיר החלב. עוד דבר שאני מציע לשים אותו כאופציה זה שיהיה סבסוד של מחיר המטרה. אני קורא שמישהו הציע 30% ושזה מה שיחייב את המחלבות להוריד גם את המחיר ב-30%, אבל סבסוד, שהמדינה תכניס את היד לכיס. לא, אבל צריך להבהיר על המחלבות. אנחנו לא מאשימים אותם בדבר, הם באו בתום לב להסכם מסודר עם המדינה, אם אנחנו נפגע במחלבות תהיה לנו את מחלבת הגולן שבסכנת סגירה. לא, מיכאל, זה לא מה שאמרתי. הם צריכים לקבל את הכסף שמקיים אותם ואיך המערך הכללי שומר על זה. אז לא להפנות את האצבע המאשימה ליצרן החלב. מיכאל, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, זה לא מה שאמרתי. אנחנו מדברים על סיוע למחלבות גם. בסדר, אז תבהיר. לכל המחלבות סיוע, אבל אתה לא מתכוון לסייע לתנובה. אמרנו שהמדינה תכניס את היד לכיס. בדיוק, הם חתמו בתום לב על הסכם כמו שצריך. אבל אתה לא מתכוון עכשיו לתת כסף סיוע לתנובה. יש מחלבות שכן מגיע להן סיוע, בלי קשר, דרך אגב, ויש מחלבות שלא, אבל תנובה היא חזקה, קוקה קולה היא בעלים של טרה, לכן יש מחלבות קטנות שכן מגיע להן סיוע ללא קשר לעלייה הזאת, אין שום קשר, כי אחרת הן גם ייפלו והגדולות ישתלטו על הקטנות. אני גם רוצה קודם כל להצטרף ולברך אותך על הדיון ועל העמדה הנחושה והחזקה שצריך לטפל בזה. אני רוצה לפתוח בזה שאני אומרת נתון מטורף, החלב בישראל הוא היקר בעולם. זה נתון מטורף בעיניי. אחד הדברים הכי מהותיים, שזה באמת באמת מוצרים שנוגעים בכל בית ובית בישראל, אולי ברוב המוחלט. אולי יש חלק שלא צורכים חלב, אבל ברוב המוחלט של הבתים בישראל צורכים חלב, לכן זה באמת משהו שנוגע לכל אזרח ואזרח. הייתי מצפה, גם בהמשך לאמירה שלך, אתמול הייתה ישיבת ממשלה יחסית קצרה, נראה לי שהיה אפשר להתייחס לנושא הזה. גם ראש הממשלה וגם שר האוצר צריכים להתערב ולקחת חלק בדבר הזה. אני הסתכלתי, אמנם אני רק נכנסתי בכנס הקודם,

לכנסת, אבל היה כאן דיון ב-30 בינואר והיה כאן דיון ב-19 במרץ - - - אז בעקבות הדיון הזה פניתי לשר האוצר.

אז הנושא כבר היה, ידעתם ממנו, משרד האוצר ידע ממנו, לתחושתי לא נעשו מספיק צעדים כדי לפתור את העניין. המומחים לדבר יושבים שם. כי זה טייס אוטומטי אז זה נוח. אבל איך מבטלים אותו, את הטייס האוטומטי? צריך לבטל אותו, לא יעזור. לדעתי גם שר האוצר רוצה לבטל אותו. יש נציגים שהם מומחי הדבר, שהם יודעים לבוא ולתת פתרונות, אפילו שכאן הציעו להם פתרונות שונים, בסוף בסוף את האזרח בבית לא מעניין הדיונים בוועדה הזאת, הם לא עוקבים אחרי זה, הם לא צופים בזה, הם לא קוראים את זה, אותם מעניין שהם קמים בבוקר למכולת או לסופר והם קונים מוצר. אנחנו כנציגי הבית הזה צריכים לעשות הכול כדי לדאוג שהמחיר הזה יירד. כמו שנאמר, אם משרד האוצר לא ניאות ולא עושה את הצעדים, אז אנחנו כחברי כנסת בהחלט נעשה את הצעדים.

תודה רבה. חבר הכנסת ברוכי. קודם כל שוב תודה על הדיון,

כמו שציינו פה, נוגע לכל בית. כבוד היושב ראש, אתה ציינת שהמחיר שעולה לא יורד. כמו שראינו את זה גם בשתייה המתוקה, אבל האקסיומה הזאת שכאילו חייבת להיות עלייה זה לא נכון, ראינו במים, שהמחירים של המים במדינה יורדים וכן צריך להגיע לכך שגם חלב - - - אנחנו צריכים לטפל בתערובת, לא יעזור כלום. אנחנו נטפל בזה, זה אחד הדברים שאנחנו מתכוונים לטפל.

ראינו פה בכל הדיונים שהתערובת בסוף זה הגורם. ישבו איתנו פה נציגי האוצר בכל הדיונים, לא עשו שום דבר. לא, הם הגיעו למסקנה שצריך לטפל בזה, זה גם משהו. ואני גם מצטרף למה שרון כץ אמר, אם יהיה חוק על הנושא של המע"מ במוצרים המפוקחים, זה הדבר היחיד שיניע את אנשי האוצר לטפל בדבר הזה. זה מפריע להם, אצלם זה עקרוני מאוד הדבר הזה שלא יהיה, ואם אנחנו נגיש חוק אתה תראה אותם, הם יזיעו למצוא את הפתרון לחלב הזה. אנחנו נגיש חוק דרך הוועדה ואני לא צריך את ועדת שרים פה. לא צריך אותה, יוגש החוק, אנחנו נעשה את זה. אנחנו נגיש את החוק ואם לא תשתפו פעולה ונצטרך לעבור את ה-45 יום אז אני אומר לך, ההפחתה תהיה רטרואקטיבית, המחלבות יצטרכו להחזיר כסף. אני לא מוכן לוותר על העניין הזה, לא יעזור לכם כלום הפעם, שום דבר. קחו את זה בחשבון לדיון ביום חמישי,

אם הם יבינו את זה, זה יניע אותם לפעולה. פתרון יהיה. לא חייב את המע"מ, אני לא רץ איתכם עם המע"מ, אבל תביאו פתרון אחר. אני חושב שדווקא בתקופה הזאת שכמעט איזה תהום פעורה בין קואליציה לבין אופוזיציה, הקול הזה שנשמע כאן הוא קול שבאמת מנחם והוא קול עם הרבה מאוד תקווה. אני חושב שיש לוועדה הזאת וגם לוועדת הרווחה, ואני מכאן קורא גם ליושב ראש ועדת הרווחה כי גם שם צריך להתנהל דיון בדיוק על ההתייקרות הזאת, אני חושב שהקול שלך הוא חזק והוא באמת נותן איזה תחושה שיכולים לחזור לימי הכנסת הטובים שבהם ועדות הכנסת לא היו חותמת גומי של שום תקציב. לכן בין אם זה יהיה בהכנת חוק ובין אם זה יהיה בשיח עם שר האוצר, אבל הדבר הזה אסור לו שיהיה. אני אישית חושב שהגיע הזמן שהמע"מ יהיה דיפרנציאלי, זה תקף גם לתרופות, זה תקף גם למוצרי מזון. ככל שאנחנו בודקים במדינות ה-OECD, ששם כן יש מע"מ דיפרנציאלי, אצלנו משום מה פקידי האוצר עוד פעם,

אין לי שום דבר נגד פקידי האוצר, יש לי כנגד שרים שהם לא נחושים. גם כשרציתי להעביר את חוק האנשים עם המוגבלויות והיינו צריכים שניים וחצי מיליארד שקלים אז פקידי האוצר אמרו: לא נמצא את הכסף, אחרי חודש מצאנו. אז אני אומר לך, דוד, תמשיך, כסף ישנו, פתרונות ישנם, צריכים להיות מאוד מאוד נחושים. הנה, עכשיו נתנו חמישה וחצי מיליארד, לא? לנושא של החינוך.

הם אמרו שהם לא מצאו את הכסף עדיין. לא יודע, בינתיים נתנו, אחר כך נראה מה יהיה עם הכסף.

יעשו פלאט ואז לא יהיה כסף לכלום, גם לאלה וגם לאלה. קלנר, בבקשה. אני לא אחזור פה על הדברים שאחרים אמרו וכולנו שותפים לעניין הזה של גל יוקר המחיה ובפרט לחלב שעולה. כמובן, כמו שהזכרת,

יש הרבה מאוד כשלים ומרכיבים, נקרא לזה כך, בנושא הזה של מחיר החלב, שזה גם המחירים הגולמיים וגם נושאים אחרים וקביעת מחיר המטרה והדרך שבה הוא נקבע וכל הנושא הזה. אני כבר אתמול התחלתי לבדוק ולבחון איך נכנסים לעניין הזה, ומה שאני יודע, וזה באמת להמשך הדיון שאתה רוצה לקבוע, במשרד ראש הממשלה כן נכנסו לעניין הזה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה - - - אנחנו נכנסנו לזה לפני חודשיים. כן, אני גם הייתי בדיון שהיה לפני חודשיים. אתה מכיר את הבעיה. דיבר איתי המנכ"ל והוא אמר לי שהם הולכים להיכנס לזה. חשוב מאוד לזמן, שנוכל לקבל את התשובות. בסוף ארבעה חודשים עברו. הנושא של התערובת הזאת זה לא דבר שייפתר ביום ולכן אנחנו צריכים זמן. הזמן הזה, האוצר, אני לא אומר לכם עכשיו, תבטלו את זה כרגע עד ה-1.9, בינתיים אנחנו במושב הזה נטפל בעניין הזה ואם נצליח אז הכול יירד,

נראה מה הפתרון, אבל אתם צריכים לעצור את העלייה כבר מעכשיו על הכול, לא רק על חלק.

מבחינתכם, אם אני מבין נכון, אתם לכאורה לא מפוצצים את ההסכם שהגעתם אליו, אבל אתם מרחיבים את החוב שלכם כלפיהם באיזה שהיא דרך. אם אתה עכשיו תעצור את זה, דוד אומר תעצור. לא, זה בטח בניגוד להסכם הזה. שיהיה בניגוד להסכם. מה, פעם ראשונה שאתם מפרים הסכמים? אנחנו משתדלים מאוד כמשרד אוצר לא להפר הסכמים.

רבותיי, אולי לא הבנת, אתה רוצה להגיע למתווה שלא תשלם שקל ואני אומר לך שאין מצב כזה, אתה תעכב את זה כרגע, תן לנו אפשרות לטפל, כי התחלנו כבר בזה וגם אתם צריכים זמן לטפל בנושא של התערובת, בינתיים תפצו את החקלאים ואת החברות על העניין הזה. פיצוי זה לא סבסוד, תסלח לי, עם כל הכבוד. תקראו לזה פיצוי. דוד, אני חושב שבדיון הבא נשמע את העמדה גם של משרד ראש הממשלה. אני מכיר את זה, אבל זה לא פותר. נראה לך שאפשר להוריד את מחיר התערובת ביום? בחייך, זה לא יילך, זה ייקח כמה חודשים. גם התרומה של זה לא תהיה פתאום אפס. אדוני היושב ראש, אתמול כשהעלית את הנושא הזה אתה גם הצעת מספר פתרונות כשישבנו כאן בערב. נכון, ביררנו וטיפלנו. ביררנו אתמול, דיברנו על זה, אז יישר כוח, אתה הראשון שנרתמת לעניין הזה. כולנו נחשפנו לאמרה הזאת של אמא בישלה דייסה למי לא נשאר. רק אל תשאירו אותו לבד בשעת השי"ן. לא, אף אחד לא ישאיר אותי, אל תדאג.

אז למי לא נשארה הדייסה? זה קרב איתנים בין משה סעדה לביטן, לא קל. נכון שהוא נבחר על ידי המרכז ואתה שוריינת? כן, הוא לקח לנו מנדט ועוד מעז לתקוף את הח"כים שעבדו 20 שנה כדי שהוא יוכל להיבחר. אל תשפכו חלב על האש. לפחות לא בוכים על חלב שנשפך. אז אתמול בדיוק אנחנו דיברנו על זה, היושב ראש, יש הרבה אנשים שלא נשאר להם חלב וצריך לגשת לאמא. פקידי האוצר עושים עבודה, אנחנו יודעים, אנחנו נתקלים בהם מדי יום כאן, הם עושים עבודה, כמו שציינת, אבל צריך להכניס את היד לכיס, אין מה לעשות. אבל לפקידי האוצר אין כיס. הם מנסים להכניס את היד לכיס וזה מחליק,

אין להם כלום.

והציבור לא צריך לשתות חלב, רק אתם צריכים כסף? מה העניין הזה? לא הבנתי. אני אחדד את מה שאמרתי, כסף שנמצא במשרד האוצר זה כסף של הציבור.

אני לא אומר שלא, אבל אתם נותנים כסף לכל מיני ציבורים, תנו גם לחלב. המשמעות של לסבסד את מחירי החלב זה אומר שהציבור יסבסד לעצמו את מחיר החלב. לא, זה לא סבסוד, זה פיצוי. יש הבדל בין סבסוד לפיצוי, זה פיצוי. גם זה יגיע מהציבור.

כמה פעמים אנשי האוצר, כולל פקידים בכירים, באו ואמרו: זה כסף ציבורי, אל תחתמו על הסכמים קואליציוניים? רק פה אתם מזכירים לנו שזה כסף ציבורי, במקומות אחרים אתם לא מזכירים? אין לי טענות כנגדך, אבל הפקידות הבכירה במשרד האוצר, אתה יודע, כפל לשון. אחמד, בבקשה.

לפעמים כן צריך לבכות על חלב שנשפך וצריך להתרעם כנגד האכזריות והאטימות וכנגד הצביעות שרואה ביוקר המחיה רק דבר אחד, לא את המצוקה, לא את העוני, אלא קרדום פוליטי וסיסמת בחירות שמתבררת כסיסמה ריקה. העלאת מחיר החלב משפיעה על 5,000 מוצרים. 5,000 מוצרים מושפעים מעלייה במחיר החלב, לא רק קפה הפוך, הכול כמעט מושפע ממחירי החלב, ולכן עוד לפני עליית מחיר החלב של 9% או 16%, מספרים שנזרקים, כיום ישראל ניצבת במקום הראשון המפוקפק במחיר החלב, 6.23 שקלים, גרמניה - - - מחיר החלב המפוקח. הלא מפוקח, אתה יודע איפה אתה תהיה?

במועשר, הפער עוד יותר גדול. תראו את המספרים. 6.23 מחיר לקרטון ליטר חלב, בגרמניה 4.61, טורקיה 4.55 שקלים, יוון 4.49 שקלים, פולין 3.99 שקלים, אוסטרליה 3.85 שקלים, ירדן 3.80 שקלים, ארה"ב 3.20, פער של 95% בין ישראל לארה"ב במחירי החלב. אני לא יודע אם מישהו מסוגל להסביר את הרציונל בפער הזה הגדול ובעלייה המאיימת בקרוב שלא לוקחת בחשבון, לא את הציבור ובעיקר לא את ציבור הבוחרים שהבטיחו לו. זה היה הקמפיין, כל מפלגות הקואליציה דיברו על החלב. אני לא מכיר מפלגה כן, יש מפלגה שדיברה על ביטחון אישי וגם זה נשפך. איך אפשר לשקר ככה במצח נחושה לאזרח? ברמה של ראש ממשלה אני מדבר. ראש ממשלה באופן אישי כמה סרטונים דיבר על החלב?

חשוב שאתה מקיים את הדיון הזה, כי אני לא יודע אם הממשלה מקיימת דיונים רציניים כאלה, וחשוב שחברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה כאחד, יכולים להיות ביחד ולעצור את העלייה הזאת, את עליות המחירים. נכון, עשינו את זה בנושא של הנכים. הנכים, בוודאי, כולנו. בסוף הכרחנו את הממשלה הנה, עכשיו עברת 4,000 שקל. אנחנו יכולים לעשות את זה יחד. אפשר לנהל את המאבק הזה בלי משה סעדה. שלום, בבקשה. כן, אני אעשה את זה בקצרה. יש אנשים שאני מודה שהם חברים בכנסת. כל קדנציה יש לי כמה כאלה. טיבי, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות.

אם אנחנו נפתור את בעיית יוקר המחיה על מה אתה רוצה שאנחנו נעשה את הקמפיין הבא לבחירות הבאות אחרי? שאלה טובה, בגלל זה אתם לא עושים כלום. גם אתם לא הורדתם את המחירים. דווקא הורידו, תראה מה עשו בלחם. לא הורדתם. שיעשו אותו דבר כמו שלפיד עשה בלחם.

גם אנחנו לא מורידים, אבל אתם גם לא הורדתם. תראה מה הוא עשה בלחם, הוא בלם את כל העלייה,

עזב הכול והתעסק רק בזה. אתה יודע מה מעצבן אותי פה? תגיד לי,

איך בשנייה לקחת לי את זכות הדיבור? אני שנייה מפריע לך. אתה יודע למה? כן, יאיר לפיד, 24 שעות ישבנו רק על זה. הלו, המחירים עלו גם אצלכם. אז הורדתם בלחם, נו באמת, בחייך. המחירים עלו ועולים כל הזמן. דוד, אתה יודע מה הבעיה? אתה לא היית בדיון בוועדת כספים על העלאת תקציב מעונות רוה"מ. היה מנכ"ל משרד רוה"מ, החשבת, גיוס של הקואליציה, מי לא היה שם? עכשיו תראה דיון על העלאה של מחירי החלב,

תראה מה קורה פה, תראה את מי הם שלחו. לא נעים לי מכם, הם שלחו אנשים שאומרים: אין לנו פתרון. איפה כולם? שיגיע משרד רוה"מ, שיגיעו כולם. אמרו שיגיעו. אמרו שיגיעו, אז איפה הם? מנכ"ל משרד ראש הממשלה דיבר איתי, שוחח איתי לפני הדיון, הם מטפלים בזה גם כן. למה הם לא פה? הם יבואו לדיון הבא כנראה. אני לא רוצה לעשות את זה פוליטי, אנחנו נתווכח פה שעות פוליטית. עזוב את זה, בוא נטפל בבעיה.

תודה, כץ, על רשות הדיבור. הנושא השני, אתה הזכרת את הרפתות ואת מחיר החלב בפולין, ורק שתדעו שהישראלים שם בונים את הרפתות הכי גדולות של אפילו 3,000 ראש עם כל הטכנולוגיה הישראלית. זאת אומרת מי שמלמד את העולם איך להפיק חלב ואיך לארגן את הרפתות זה דווקא בישראל. הנושא הזה של החלב, חברים, מעבר לזה שאנחנו אומרים בואו תסבסדו ותממנו, העסק הזה הוא מאוד מאוד מורכב ואנחנו צריכים להתייחס אליו ברצינות ופעם אחת לפצח את הנושא הזה של חלב,

יצרן ורפתות. אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה פה בשטחיות או בקלות. דבר נוסף שאני רוצה, גל, אני לא יודע אם חשבתם או יש לכם תובנות בעניין, החלב העמיד, קופסה של ליטר בסופרמרקט באירופה פחות או יותר עומדת על משהו כמו שלושה שקלים, 3.1. התרבות בישראל זה באמת חלב טרי, כמעט שלא נוגעים בחלב העמיד, האם יש פערים בייצור בין חלב עמיד לחלב טרי ואם אפשר לעשות משהו בתחום הזה שמשקי הבית, אולי נחשוף בפניהם את זה במחיר מוזל על מנת שנתחיל לצרוך חלב - - - שלום, אנחנו לא נוכל לפתור עכשיו את הבעיה של הייצור, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה של המחיר כרגע באופן זמני, אחר כך נתעסק גם בדברים אחרים, ולא התכוונו לעזוב את זה. אמרנו שאחרי חוק ההסדרים נתעסק בגרעינים ובשביל זה גם ישבנו עם הנמלים, חלק מעליית המחיר של הגרעינים זה גם הבעיות בנמלים, בשינוע וקנסות שמשלמים קרוב ל-400 מיליון שקל שמגיעים לאוצר. זאת אומרת בסיבובים תמיד אתם זוכים, בסופו של דבר זה מגיע אליכם, כל הקנסות באים אליכם. אז יש לכם תקציב, תיקחו מהקנסות. תעזרו פה עכשיו ב-100 מיליון, נדחה את הכול לספטמבר, נטפל בגרעינים, בינתיים קחו את זה מהקנסות שאתם גובים מאלה שמביאים את הגרעינים מחו"ל. יש לכם את הכסף, תפסיקו כבר לשחק כאילו אין לכם את הכסף. יש לכם. כשאתם רוצים יש, כשאתם לא רוצים אין. אדוני היושב ראש. אני מודה ליושב ראש על הדיון ובכלל על המעורבות שלו בענף שלנו מהיום הראשון שהתכנסה הוועדה הזאת, גם לחברי הכנסת שליוו אותנו לאורך כל הדיונים, באמת היינו צריכים את הלחץ שלכם, את הלחץ שלך,

כדי שבאמת העניינים ייסגרו, ואני שמח אכן שאתמול בשתיים-שלוש לפנות בוקר הצלחנו להגיע לסיכום שמבחינתנו יש בו בשורה כי הוא מצמצם בחצי את ההתייקרות. זה גם הזמן להודות למחלבות שלנו שעברו תקופה מאוד קשה. אנחנו ראינו לאורך הדרך, תקופה מאוד קשה בגלל שהמחירים לא עודכנו בזמן, הם נשאו בכל העלויות. אני לא יודע אם הציבור יודע או אם הוועדה יודעת, על כל קרטון חלב ששמו על המדף בשנה האחרונה המחלבות הפסידו כסף, יש מחלבות שכמעט הגיעו לפשיטת רגל, על מחלבת רמת הגולן דיברנו, יש מחלבות שצמצמו את הייצור, יש מחלבות שהתאמצו וייצרו למרות ההפסד הכספי, אבל באמת ההסדר שעשינו הלילה מביא את המחלבות לאיזון, אפילו עם רווח תפעולי שנכון בעת הזו, מצד אחד. מצד שני, את החוב שמגיע להם הסכימו, מתוך ראייה של הציבור, לדחות לכמעט ארבע שנים קדימה. אני חושב שזה לזכותנו, לזכות הענף שלנו, לזכות המחלבות שהתגייסו עוד פעם לטובת הצרכנים. אני אחראי על הרפתנים, יצרני החלב. אני אגיד כמה מילים לגבי הגרעינים ואני אשים לזה מסגרת. הגרעינים זה 60% ממחיר המטרה, אין לנו השפעה על הגרעינים אלא אם כן יש למישהו יכולת קוסמית לעשות שלום

עיקר עליית הגרעינית היא בעקבות המלחמות.

לא בשוליים, חסמים בנמלים, אבל זה אגורות בודדות. זאת אומרת אם אנחנו מדברים על 16%, 16% במחיר מטרה זה 70 אגורות, צריך להבין את זה ולהכניס את זה לקונטקסט. זה יותר מהעלייה. לכן אם אנחנו מצליחים כל אגורה היא חשובה, רפתנים נלחמים על כל אגורה בשיניים.

צריך להבין שהרפת הישראלית היא המובילה בעולם, היא היעילה בעולם. הפרה הישראלית היא זאת שנותנת את הכי הרבה חלב - - - אבל גם בלי הגרעינים הוא יותר גבוה מאשר בעולם. נכון, אבל מהצד השני הרפתן הישראלי הוא הרפתן שמרוויח הכי פחות בגלל מנגנוני ההתייעלות, בגלל 2%, בגלל כל הדברים. אין חקלאים עשירים, אין כסף ברפתות, לעשות רפת זה רק בזכות האמונה האמיתית, האמונה בציונות, האמונה בחקלאות, האמונה בהתיישבות, כי לעבוד ברפת זו עבודה מאוד קשה ומאוד לא מתגמלת. אז זה רגע לגבי הסיפור של העבודה ברפת. צריך להגיד גם שאנחנו בלג אחד מאחורי האינפלציה העולמית, זאת אומרת שאנחנו רואים בכל העולם עליות מחירים מטורפות. באיטליה ופורטוגל, לשם הדוגמה, מדובר על עלייה של חלב גולמי של הרפת של 60%, איטליה זה 40%, ישראל אגב זה 14% בלבד, כי מה שקורה זה שאנחנו מייבאים אינפלציה. ככל שהמשק הישראלי יהיה פתוח יותר ליבוא אנחנו נייבא יותר אינפלציה, זו המציאות. וככל שנסתמך על עצמנו נוכל לשלוט במחירים בצורה יותר טובה. תודה. אני סמנכ"ל הכספים של טרה, אני מחליף את מנכ"ל טרה שאביו נפטר אתמול ולכן לא הוא לא יכול להגיע. טרה חברה מפסידה לאורך כבר תקופה ארוכה

יש קושי גדול מאוד לתפקד ולייצר, אנחנו המחלבה הגדולה אחרי תנובה שעוסקת בכלל בתחום המפוקחים. יש קושי לתפקד בעולם שבו אנחנו צריכים להתמודד עם דחיות, עם עלויות והפסדים שנגזרים עלינו מתוך המחירים המפוקחים כפי שהם היום. למרות ההסכם שסוכם עליו אתמול יש לנו קושי גדול. הגענו להסכם הזה אחרי שההסכם האחרון הופר, הסכם שכולם חתמו עליו בתום לב, מתוך כוונה אני מעריך לקיים אותו. משרד האוצר הפר הסכם? הוא מחייך שם. זה נכון, טרה הפסידה. אם לא קוקה קולה, הבעלים שלה, מזרימה לה כסף.

צריך להבין שאנחנו התבססנו על העלייה ועל הסיכומים שהיו בהסכם האחרון שנעשו בו ויתורים מאוד גדולים, גם מצד המחלבות וגם מצד היצרנים והרפתנים. טרה פועלת בפעילות שהיא מפסידה לאורך זמן. נאמר קודם על החברה המרכזית, גם החברה המרכזית לא יכולה לממן הפסדים כאלה לאורך כל כך הרבה זמן. נאמר קודם, הייתה איזה שהיא התייחסות לחברה המרכזית, אני נציג של טרה, אני לא מגיע מתחום המשקאות, אבל חשוב לי לציין בהתייחס למה שנאמר קודם על נושא מס המשקאות, החברה המרכזית הורידה את המס במלואו מיד כשהמס הורד. אחרי שהיא העלתה את זה לפני. אל תכניס אותנו לזה, היא העלתה שבוע לפני והורידה אחרי זה. הכול בסדר, המחיר אותו מחיר. המחירים היום נמוכים בכ-20% מהמחירים שהיו לפני שהורד המס. העליתם ב-9% אז איך המחירים אותם מחירים?

להגיד לך את האמת, יש לי הרבה טענות לסופרים, לחברות הגדולות, בסופו של דבר המחירים כל הזמן עולים בגלל הדברים האלה. מספיק, עזבו את זה. בפועל אי אפשר לקיים פעילות, בטח של מוצרים מפוקחים שבהם אמורה להיות איזה שהיא רווחיות מינימלית בפורמט שיש פה היום. כמו שצוין קודם, אנחנו למעשה - - - לא, אין לנו טענות אליכם, שלא תבין בעניין הזה. המאזן השנתי שלכם נגמר במינוס בשורה הסופית?

כן, הם מפסידים כסף. אנחנו מפסידים לאורך תקופה ארוכה. קוקה קולה אמרו לי שהם משקיעים בזה. אני רק רוצה להבין שגם בספרי החשבונאות שלהם, כשהם מגיעים מאזן שנתי, יש בסוף מינוס.

ואיפה ההשקעות? הרי הם לא יכולים להתקזז על כל ההשקעות בשנה, יש את התהליך הזה של הפחת וכל הדברים האלה. בהשקעות צריכים להשקיע בכל דבר 300-200 מיליון. לא מתוך חטטנות, רק להבין את התמונה הכלכלית של מחלבה כמו טרה, מה הייתה השורה הסופית של המינוס הזה? אתה יכול לשתף אותנו?

למרות שזו חברה שמגישה מאזנים? לא, זו חברה פרטית. גם קוקה קולה היא חברה פרטית. אני לא יכול להתייחס לתוצאות. כולם נהיו פרטיות כדי לא לתת מידע. תודה. אני מנהל את אגף המשק החקלאי בתנועת המושבים ובמקרה גם רפתן. התייחסנו כאן לכלל הגורמים שהובילו לעליית מחיר המטרה, התייחסנו כאן ברוב קשב לנושא הגרעינים, אבל בואו נזכור שאת מחיר החלב מרכיבים גורמים נוספים שדווקא הם בשליטה של המדינה שלנו,

אם זה עובדים זרים. אתה רוצה לא לשלם חשמל? לא, אפשר להפחית. המדינה מתעמרת בחקלאים בנושא העובדים הזרים, מחירי המים הם מהגבוהים בעולם. אם אנחנו מבקשים להוריד את מחיר המטרה גרעינים זה אחד, יש דברים נוספים. אז קודם כל גם על זה ישבתי עם שר האוצר ואני חייב להגיד לך שבעניין הזה הוא הולך לתת בשורה, בעניין של העובדים הזרים בענף החקלאות.

מנכ"לית חטיבת החלב של תנובה. נאמרו פה הרבה מאוד דברים וברשותך, חבר הכנסת ביטן, יושב ראש הוועדה, אני מאוד מבקשת שתיתנו לי מספר דקות בשביל להתייחס. לא, אין לי מספר דקות. אז אני אנסה לעשות את זה מהר. תנובה מחזיקה היום את המוצרים המפוקחים, כמעט 70% מהמוצרים המפוקחים תנובה מייצרת. לפני שנתיים אנחנו היינו 65 ופחות, אנחנו גדלים בהיקף הייצור של המפוקחים כי יש מחלבה שהתמוטטה, ודנו פה בוועדת הכלכלה לפני חודשים בהתמוטטות של רמת הגולן, וכי יש מחלבות שהחליטו להקטין את הייצור מחוסר כדאיות כלכלית שדובר בה.

לשאלת הנתונים, הנתונים שלנו נמצאים אצלכם, אצל הרגולטורים, כולם יכולים לראות בכל רגע נתון את הרווחיות ואת הרווחיות שלנו על המפוקחים. כולם מחזיקים את הרווחיות ורואים את ההפסדים שיש לנו על מוצרים מפוקחים. אנחנו היום מייצרים למעלה מ-70% מהמוצרים המפוקחים. אין הרבה מחלבות שמייצרות מפוקחים וזה להערתך, חבר הכנסת ביטן, על המחלבות הקטנות. יש בקושי ארבע מחלבות במדינת ישראל שמייצרות מפוקחים.

שטראוס למשל לא מייצרת בכלל. היא מייצרת, אבל בהיקף קטן, אמר את זה קודם ארז. אנחנו המחלבה הגדולה ביותר, 70%. קודם כל שתבינו, תביני דבר אחד, אנחנו מעריכים את החברות שכן מייצרות, כי אני יודע שאין בזה רווח גדול, אין ויכוח. אנחנו לא עשינו את הישיבה כדי להגיד לכם שאתם לא בסדר, ההיפך, אין לנו ביקורת עליכם בעניין הזה. זה שהאוצר, לחצנו אותו לקיר ובסופו של דבר הוא גמר את זה בהסכם, גם אנחנו מברכים על ההסכם הזה כי זה יוצר סיטואציה שגם אתם צריכים לקבל את מה שמגיע לכם. אני מכיר את הטענה שאם אנחנו נלך ראש בקיר אז גם לא יהיו מוצרים על המדף בסופו של דבר. זו לא המגמה. אנחנו מברכים על ההסכם הזה כפי שהוא, אבל עכשיו עברנו לאוצר ולכן זה לא עניין שלכם.

אבל אני רוצה להגיד שדובר פה גם על המנגנון האוטומטי וגם על דברים אחרים, למה יקר פה וכך הלאה, אנחנו מ-2018 גוררים את הסיפור של המפוקחים. אתם שואלים למה מחלבה מתמוטטת ולמה יוצאים מהענף, כי אין ליצרני החלב שמייצרים מפוקחים שום ודאות. שש שנים אחרי 2018, כשהשר לשעבר כחלון לא חתם על עליית מחירים של המחירים המפוקחים, זו הסיבה שאנחנו ב-2023 נמצאים במקום הזה. זו הסיבה. המחלבות לא יכולות להמשיך לחיות באי ודאות, להשקיע בקווי ייצור והמנגנון האוטומטי בא בין היתר לפתור את זה, שנקבל את מה שמגיע לנו. בשנתיים ומשהו האחרונות עלה פה מחיר החלב, מחיר המטרה, מסיבות שכבר נמנו, ב-50, רק אנחנו ספגנו פה 400 מיליון שקל בעלות. אני לא מכירה שום חברה שיודעת לעמוד במספרים האלה. אתם חברה גדולה, מרוויחים מדברים אחרים. החלב זה העסק המרכזי של תנובה, זה 75% מתנובה. אנחנו מגיעים לכל מקום במדינת ישראל בשביל לספק חלב במחיר מפוקח שהיום אנחנו מפסידים עליו כסף ואנחנו עושים את זה מתוך מחויבות. אנחנו צריכים את הוודאות הזאת, אתם חייבים לעצור את הסיפור הזה שלמחלבות אין ודאות וזה התפקיד של המנגנון האוטומטי. יש פתרונות, כבר פירטנו את הפתרונות. שום פתרונות, הם יביאו פתרון. אתם כבר עשיתם את שלכם. אני לא מדבר על זה. אם צריך לבטל את המנגנון האוטומטי כדי ליצור לחץ בעניין הזה אני אעשה את זה. אני לא רוצה לעשות לחץ, אני רוצה שהאוצר ייתן לי פתרון זמני בינתיים עד שנמצא את הפתרון הגדול ונמצא אותו. אף אחד לא רוצה לפגוע במחלבות, זו לא המגמה שלנו, זה שתדעו, אנחנו רוצים רק במקרה הזה, לאור זה שיש עליית מחירים גדולה בכל המוצרים, לאו דווקא במחירים המפוקחים. אם האוצר מסכים, לא משנה באיזה מנגנון, להעלות את המחיר המפוקח, באופן אוטומטי זה נותן מסר לכולם להרים את הכול למעלה. זה המצב, אין מה לעשות. נוסף לזה שאתם מעלים בלי קשר כל מיני מוצרים וגם עכשיו על הדרך מעלים לא רק אתם, כולם מעלים בגלל זה. אבל אם לא נפתור את בעיית הוודאות, שאנחנו נוכל לדעת בוודאות שכשאנחנו משלמים מדי רבעון את מחיר המטרה שקובעת לנו המדינה ואנחנו לא מקבלים את הפיצוי - - - אבל זה בדיוק העניין, אתם לא מבינים את הדינמיקה של הדברים. בגלל שיש מנגנון אוטומטי אז לאוצר אין אינטרס לממן או לסדר את העניין של הגרעינים. אין לו, למה אין לו? כי הכול עולה, הוא לא שם שום דבר מאצלו בכיס כי יש מנגנון אוטומטי. זה חייב להיפסק, להם אין אינטרס, זה מה שאני מנסה להסביר, אין להם אינטרס לטפל בבעיות המרכזיות האלה כי זה לא בא לו לכיס שלו וזה לא הולך ככה. יוקר המחיה ימשיך לעלות כי אף אחד לא מטפל בבעיות האמיתיות. כבוד חבר הכנסת, זה לא בגלל המנגנון, זה כי המחלבות נכנסות פעם אחרי פעם מתחת לאלונקה ופורסות את החוב.

הוספתי חצי שעה בגלל שהיו הרבה ח"כים. אני חייב לסיים כי יש לי עוד ישיבה על חוק ההסדרים. מי רצה לדבר מאחורה? אבו וילן, יש לך שתי דקות. כבוד היושב ראש, כל ההשוואות שמביאים פה לאירופה הן לא רלוונטיות. למה לא רלוונטי? כי שם יש מע"מ מופחת. אני אסביר מדוע. אתם אלופים, החקלאים. אני מנסה לעזור לכם הרבה, אתם בכל מקרה, או שאתם זה או פיצוי. אם יש גשם פיצוי, אם יש ברד פיצוי, אם לוקחים יבוא פיצוי. אתם עובדים לפעמים או רק - - - בזה אנחנו דומים לכל העולם, חקלאות זה תלוי בטבע ולכן יש פיצויים. אנחנו פה, וליאור עמד על זה, עם תנובות מאוד גבוהות, בעיקרם על גרעינים מיובאים, באירופה במקומות כאלה גרים בעיקר על דשא. הייתי בהולנד, מכריחים את החקלאי ההולנדי לזרוע זרעים של פרחים כדי שאלה שנוסעים בדרכים יוכלו ליהנות ולכן שם התזונה הרבה יותר זולה. עכשיו לעניין עצמו.

אדוני היושב ראש, שאין מנוס מהמסקנה שאתה הגעת אליה, שבסופו של יום במצב שנוצר עכשיו צריך לעבור בנושא החלב לתמיכה ישירה. או להוריד את המע"מ או לתת תמיכה ישירה ובצורה כזאת לעצור את הספירלה, כל מהלך אחר הוא זריקת כסף לשווא.

אלא אם כן יורידו את מחיר הגרעינים בסופו של דבר ואת הקנסות. אבל ההשפעות לא תהיינה מידיות. לכן אני אמרתי להם, בינתיים תיתנו תקציב על מנת שיהיה לנו כמה חודשים לטפל בזה ואחר כך נראה מה יהיה. לא יעזור לך הפעם, לא יעזור. אתה יכול להסתכל עליי כמה שאתה רוצה, הפעם אתה תשים יד בכיס שאין לך. אין לכם כיס, אמרתי את זה כבר. לא, של הציבור. אתם מחפשים את הכיס, היד מחליקה למטה. פה אתה תביא פתרון עד יום חמישי. להגיד לך לדבר עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה,

יש בעיה עם הגרעינים וזה, אנחנו לא יודעים את זה? ודאי, אבל אי אפשר לטפל בזה ביום. אני אשמח להתייחס להערות שהיו. גמרנו, אני חייב לסכם. המצב הוא כזה. החלב זה היום מצרך יסוד במדינת ישראל, כולם משתמשים בזה, אני לא מפיל את זה על המחלבות, ודאי שהמחלבות צריכות להרוויח, אחרת מה הטעם שהם יעשו את זה? אני אמרתי לך שלדעתי המחלבות שלא מוכנות לייצר צריכות גם לייצר, אפשר לחייב אותם לייצר. מה זה הדבר הזה ששטראוס לא בעניין? היא רוצה רק להרוויח? היא צריכה גם לתת שירות לציבור במובן מסוים ומזה מרוויחים הלאה. תנובה מייצרים 70% מוצרי חלב והם לא מפסידים, אז גם שטראוס צריכה לעשות את זה. היא מחלבה מאוד גדולה, למה היא לא יכולה לעשות את זה? אני לא מבין למה במדינת ישראל אי אפשר לעשות את הדברים האלה. בכל העולם עושים, במדינת ישראל אי אפשר. אתם במצב כזה שזה משפיע על יוקר המחיה, משפיע על המחירים, משפיע על המשפחות ברוכות הילדים.

זה מה שאני שואל, הוא אומר לחייב את שטראוס. למה לא? למה רק תנובה?

יטבתה מייצרת חלב מיוחד לא מפוקח. לא, היא לא מייצרת, אבל היא צריכה לייצר עם כל הכבוד. היום היא גוף גדול מאוד, היא צריכה לייצר. אני לא מתרשם משום דבר, אני טוען שלבעיות חריגות צריך פתרונות חריגים. זה המצב. אם צריך לחייב את שטראוס תחייב אותה,

עם כל הכבוד. תנובה לא צריכה לסבסד את שטראוס, בעצם תנובה מסבסדת את שטראוס, זו התוצאה של העניין, כי היא מייצרת והיא לא. אז היא מוכרת רק את המוצרים העיקריים והיא מוכרת גם את המפוקח. ממתי תנובה צריכה לפרנס את שטראוס? אני אומר שאין מה לעשות, אתם צריכים לתת פיצוי כרגע, לא סבסוד, כדי להקפיא את המחיר. ואתם צריכים להקפיא את המחיר מהר כי מה שעולה לא יורד, כי בינתיים כל המוצרים יעלו, אז לא עשינו כלום. אנחנו צריכים עד יום חמישי, מקסימום יום ראשון, לסגור את העניין שהמחיר לא יעלה בכלל, יירד חזרה למה שהיה קודם תוך כדי פיצוי למי שצריך לקבל. אני לא אומר שזה על חשבונכם, ודאי שלא, שלא תחשבו שבאתי פה לעשות את זה על חשבונכם. וזה עד יום חמישי יש לכם. אם אתם לא תעשו את זה אני לא אוהב לאיים, אמרו לי: תאיים בזה שאתה תקפיא את כל הדיונים על חוק ההסדרים, אנחנו וועדת כספים ביחד. עם כל הכבוד רוב המשפחות ברוכות הילדים זה אצל החרדים, אני לא עושה את זה, לא רוצה לעשות את זה, אני לא מאיים בדברים האלה, כל אחד עושה את העבודה שלו, אבל גם אתם צריכים לעשות את העבודה שלכם. לכן אתם צריכים להביא פתרון כרגע זמני, נגיד עד ספטמבר, עד ספטמבר אנחנו נעשה מאמץ לטפל בבעיה של הגרעינים, שרצינו לטפל בכל מקרה, על מנת לראות מה עושים. וזה לא הרבה תקציב, אתם יכולים למצוא את ה-100 מיליון שקל תמיכה חד פעמית כדי לפתור את הבעיה. מגיע ליצרנים, מגיע לחקלאים. אתה מבסוט מהדבר הזה, כי גם לחצנו אתכם וגם הגעתם להישג שלא עולה לכם שקל. בסדר, אבל בינתיים זה עולה לציבור. לכם לא עולה, לציבור זה כן עולה.

מה קורה מחר בבוקר עם המחירים האלה של החלב,

מה שעלה, אנחנו מדברים על כמה ימים,

לפי האוטומטי המחיר עולה, אז עולה לפי ההסכם רק ב-9%. אז כמה זמן אתה נותן להם? עד יום חמישי. אני בכל מקרה אגיש את החוק אז 45 יום ירוצו במקביל. לא, לא צריך להגיש, אפשר להגיש אותו גם ביום ראשון. אתה צריך 45 יום. רק במילה, למשרד האוצר יש אינטרס להוריד את יוקר המחיה.

משרד האוצר עובד כל הזמן במטרה להוריד את יוקר המחיה, הוא לא צריך שילחצו עליו בשביל לעשות את זה, זה תפקידנו. אז איך בפועל זה קורה? אני אשמח לדעת, כלום לא קורה. אתם בגלל המנגנון האוטומטי לא מטפלים בבעיות. אתם הוכחתם, כל עוד זה לא עולה לכם כסף הכול ימשיך כרגיל. אנחנו לא חושבים שזה נכון. אין לנו משהו ספציפית אליך, אבל אתה מבחינתנו שר האוצר שכרגע לא עושה את העבודה שלו. לא, לא, לא, מה זה לא עושה? הוא לא יכול לפתור את כל הבעיות ביום אחד. הוא עשה את מה שצריך. מה שאתה אמרת זה מה שצריך לעשות, זה הפתרון. תמיכה חד פעמית, יש להם את הכסף. יתכנסו, ידברו, ימצאו פתרונות, יש פתרונות. במקום להתעסק להעביר את הכסף לשטות אחת, להעביר לציבור. במקום משמר אזרחי, תוספות מעונות, איפור, זה. מה שהוא הבטיח הוא קיים, קודם כל נתחיל מזה. ההבטחה הזאת לא מספיקה, גם אמרתי לו את זה בישיבה, שזה לא מספיק לי החצי, אני רוצה פתרון, קודם כל צריך לטפל בבעיה של הגרעינים. ועכשיו, לאור זה שלא פתרו את הבעיה אז אתם תיתנו פיצוי על מנת להוריד את המחיר וזה לא הרבה כסף, זה 100 מיליון שקל. לא קרה שום דבר, אתם נותנים מאות מיליונים על כל שטות, אז בנושא הכי חשוב לאזרח, במיוחד לאזרח היותר עני, משפחות ברוכות ילדים, הם צריכים לקבל,

אפשר גם פתרון ביניים, תמיכה חד פעמית לחודשיים עד שאולי יהיה אפשר לגבש דרך אחרת. ניתנו הרבה פתרונות במסגרת התקציב הזה, הם פשוט לא ניתנו למחירי החלב, הם ניתנו לכיס של האזרחים, אם במענק עבודה, אם בנקודות זיכוי. לא רוצה נקודות זיכוי. נקודות זיכוי כבר היה, אפס עד שלוש זה בולשיט.

אנחנו רוצים את המחיר של החלב, אנחנו רוצים לטפל בחלב, לא מעניין עכשיו דברים אחרים.

ברגע שאתה נותן נקודות זיכוי זה אומר שלא אכפת לך שהמחירים יעלו, אתה אומר: נתתי פיצוי, אבל המחירים נשארים כל החיים, נקודות זיכוי לא.

חלב אם הוא רוצה ומוצרים אחרים אם הוא רוצה. אנחנו רוצים מוצרי חלב. גל, אני מבין אותך, אבל 45 יתחילו היום, אנחנו רוצים פתרון למוצרי חלב. ברוכי, כמה ילדים יש לך? בלי עין הרע, שישה פלוס אחד נשוי. אתה יכול לתת לנו רק דוגמה כמה חלב מפוקח אתם קונים בשבוע? אתם קונים הרבה מאוד חלב, נכון? כן, אבל תדע, אני בשש בבוקר עזבתי את הבית היום, אשתי עושה את הקניות, אני לא יודע כמה. אז תברר איתה לישיבה הבאה. אולי תגידו לנו כמה משפחה היום ברוכת ילדים מהעלייה הזאת ההוצאה החודשית שלה עולה. תעשו לנו את זה.

אין לכם לב? כל המשפחות ברוכות ילדים ועניים, אין לכם לב שהם משלמים יותר מדי כסף? ועוד רגע לפני חג שבועות. באמת, זה משמעותי לכל בית בישראל. זה גם רגע אחרי העלייה של כל הריביות, האנשים פה בקושי גומרים את החודש ועכשיו הדברים הבסיסיים שהם צריכים,

גם זה עולה. מה עוד אפשר לעשות פה? מה יהיה? אמנם אתה עכשיו הבובה של שר האוצר מבחינתנו, אנחנו נותנים לך את כל הביקורת, אל תיעלב, אבל זה לא המצב, אתם צריכים לתת פתרון. תגיד לראש אגף התקציבים שבישיבה הבאה אני רוצה אותו פה. ביום חמישי אני רוצה את ראש אגף התקציבים פה, את מנכ"ל משרד ראש הממשלה פה, את שניהם אני רוצה פה הפעם. כדאי שתבואו עם פתרון. זה לא איום, אבל אנחנו לא נשב בשקט, יש לכם טעות. ואנחנו לא מאיימים שלא נצביע על התקציב וכל זה, זה לא אצלי בלקסיקון. אנחנו רוצים פתרון למען האזרחים, בלי לפגוע ביצרנים. אני לא רוצה לפגוע בכם, אתם תרמתם מספיק, אני יודע שאתם הפסדתם כספים במחיר המפוקח.

מידיעה אישית שלי מהישיבות שניהלנו, אין לי שום טענות אליכם בעניין הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:03.